אני רוצה בבקשה, לאחר עיכוב קל, לפתוח את דיון הוועדה, היום, יום שני, 4.10.2021, כ"ח בתשרי התשפ"ב. הנושא שלנו היום חינוך פעוטות עם מוגבלויות, שילוב פעוטות עם מוגבלויות במעונות היום ומעונות יום שיקומיים. אנחנו נתחיל עם נחום עידו, ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים, ולאחר מכן אנחנו נעבור לסקירה של הממ"מ. האמת היא שאת כל הנתונים אני נתתי למריה, אמנם לפני שנה, אבל הנתונים הם כאלה, אנחנו נציג באופן כללי. משרד העבודה, הרווחה והביטחון החברתי יחד עם משרד הבריאות אחראי מבחינת החוק על מעונות יום שיקומיים. אנחנו מפעילים את מעונות היום השיקומיים בכל רחבי הארץ, מממנים אותם וגם מפקחים עליהם. כל הפעולה הזאת מתבצעת כבר מעל 20 שנה, מאז שהחוק הזה חוקק, זה אחד הדברים הבאמת היחידים בשירותי הרווחה שהוא ממש בחוק שמחייב את המדינה להקים מעונות יום שיקומיים, לתת את הטיפולים הללו, מתוך מגמה שהמעונות יום השיקומיים יתנו את הדחיפה הזאת לפעוטות, אחרי לידתם ואחרי האבחון שלהם, במטרה לשלב אותם אחר כך בחברה, באמצעות טיפולי בריאות, טיפולים אחרים, טיפולים בריאותיים מקדמים. כך שהמעון הוא בעצם מקום שבו הילדים האלה מקבלים המון המון טיפולים, יש הרבה כוח אדם במעונות יום שיקומיים. אנחנו מדברים מבחינת משרד הרווחה בלבד עלות של 6,500 שקל על לפעוט לחודש, וזה בלי הסעות ובנוסף לזה, גם יש את הנושא הרפואי שזה מקופות החולים הם מקבלים, כל פעוט מקבל 4 שעות בשבוע לטיפולי בריאות ופעוט עם אוטיזם מקבל טיפולים בנוסף לזה, עוד 10 שעות של טיפול בריאותי מקדם ממשרד הבריאות, ובנוסף לזה גם הסעות. זאת אומרת שכל העלות הזאת, אני חושב שמריה יכולה להציג את העלות היא עלות מאוד מאוד גבוה. שירותי תזונה וכו'. אתה רוצה שמריה תתחיל עם המצגת ותיתן את הנתונים ואז שתשלים אותם מאוחר יותר? אפשר בהחלט שמריה תיתן את הנתונים ואני אמשיך אחר כך. אני אשלים אותה במה שהיא לא תאמר. בבקשה מריה. בוקר טוב, תודה לך גברתי יושבת הראש, שמי מריה רבינוביץ, אני ממרכז המידע והמחקר של הכנסת, אנחנו כתבנו כמה מסמכים בנושא של מעונות יום שיקומיים, האחרון השנה, שמתייחס לילדים בחברה הערבית ואחד המסמכים שכתבנו על העלויות, כתבנו לפני שנה. כאן במצגת אני לא אתייחס לנושא של עלויות אבל אני אתן סקירה של מענים עיקריים שניתנים לפעוטות עד גיל שלוש במעונות יום שיקומיים, וגם אני אציג כמה מהחלופות למעונות האלה. אני רוצה להתחיל ברשותכם מנושא קצת אחר שהוא קשור, נושא שבאופן כללי אין לנו מאגר זמין של הנתונים על ילדים עם מוגבלות. במדינת ישראל אנחנו לא יכולים לדעת באופן מדויק מהו השיעור של ילדים עם מוגבלות. מה שאנחנו יודעים זה בעצם נתונים של החינוך המיוחד, כמה ילדים בעצם נמצאים במסגרת של החינוך המיוחד וכמה ילדים מקבלים קצבת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי, ולכן, כל הנתונים שאנחנו בעצם מדברים עליהם, כמה ילדים יש במעונות וכמה ילדים אנחנו מכירים שמקבלים קצבה, אנחנו לא יודעים להגיד מה השיעור שלהם, והאם כל הילדים עם מוגבלות מקבלים את כל הזכויות. יש לנו במדינת ישראל כחצי מיליון ילדים עד גיל 3, אנחנו יודעים כ- 7,000 ילדים מקבלים קצבת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי, כ- 3,300 פעוטות, נכון לסוף שנת הלימודים תשפ"א, הם קיבלו זכאות ושהו במעונות יום שיקומיים, עוד כ- 700 פעוטות קיבלו סיוע חלופי, שזה סייעת שילוב או סייעת בית. ה-700 האלה זה אומר שהם יכולים גם במעונות יום וגם מקבלים סיוע של הבית, או שזה נתון שהוא נפרד? זה נתון שהוא נפרד. חלקם יכולים להיות במעון יום שיקומי, אבל זה חלק קטן יחסית מתוך 700 האלה, וזה גם חשוב להגיד, ששנה שעברה ולפני כן וגם השנה, הם לא שונים מהאופייניות בתקופת המגיפה ונתונים ירדו, תיכף אני אתייחס לזה. מה שכן עוד אפשר לראות, שיש פה קפיצה מגיל 3 עד גיל 6, הגנים של החינוך המיוחד של משרד החינוך, אנחנו רואים שיש שם כבר כמות ילדים הרבה יותר גדולה, יש שם 23,000 ילדים. אז כפי שאמרתי, אני בסקירה שלי מתייחסת למעונות יום שיקומיים, לסיוע של הסייעת שילוב וסייעת שילוב בבית. מעונות יום שיקומיים בעצם הם הוקמו והם פועלים על פי חוק "מעונות יום שיקומיים", ומכוח החוק הזה הותקנו התקנות מעונות יום שיקומיים. בעצם החוק והתקנות הם קובעים קריטריונים למעון יום שיקומי, כל מה שנוגע לרישוי, פיקוח על המעונות וסל השירותים. יש כמה סוגים של מעונות יום שיקומיים. יש מעונות לילדים עם אוטיזם, מעונות בתחום הנכות ושיקום, מעונות לילדים עם לקויות שמיעה ומעונות עם ילדים עם ליקויי ראיה, שאתם יכולים לראות שחלק גדול של המעונות הם בעצם שייכים לתחום האוטיזם ולתחום השיקום. בתוך המעונות הילדים מקבלים סל שירותים. השירותים שמקבלים הילדים בתוך המעון יום השיקומי, טיפולים פרא רפואיים, טיפולים התפתחותיים וחינוך, שירותי תזונה ושירותי אחיות. אני רק אפרט את הנושא של טיפולים פרא רפואיים. אז לגבי טיפולים פרא רפואיים, כל פעוט במעון יום שיקומי זכאי ל-4 שעות שבועיות טיפולים מתחום פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת. בנוסף, לילדים עם אוטיזם יש להם עוד 10.5 שעות נוספות טיפולי בריאותי מקדם וזה בעצם רק לילדים עם אוטיזם רק בגנים לילדים עם אוטיזם. מבחינת הנתונים, בסוף שנת הלימודים הקודמת פעלו 139 מעונות יום שיקומיים, אתם יכולים לראות פה בגרף שיש עליה במספר המעונות מדי שנה, מספר שלהם גודל, ככה גם מספר הילדים במעונות. בסוף שנת הלימודים הקודמת היו במעונות כ-3,300 פעוטות, נכון פתיחת שנת הלימודים, בטח נחום יכול להציג את הנתון. מבחינת החלוקה, לייצוג של הילדים מקבוצות אוכלוסייה שונות, אנחנו יודעים שכ-18% מהילדים במעונות יום שיקומיים הם ילדים מהחברה הערבית וכל השאר הם יהודים ואחרים. אנחנו שוב פעם, בגלל שאין לי נתון על השיעור של הפעוטות עם מוגבלות באוכלוסייה, אני לא יכולה להגיד האם זה תת ייצוג. למשרד הרווחה יש את הנתון הזה?

למי יש את הנתון? אין את הנתון הזה וגם בלמ"ס עובדים על זה. בכללי אנחנו יכולים לעשות הערכות. האומדן האחרון שהמדינה עשתה, המוסד לביטוח לאומי עשה עם מכון ג'וינט הם עשו ב- 1995-97, זה היה האומדן, ועל בסיס זה ככה עושים איזשהו הערכה כמה ילדים יש, אבל עדיין מתבססים על האומדן הישן. האומדן משנות ה-90. עובדים על זה עכשיו.

כפי שאמרתי, למעון יום שיקומי יש כמה חלופות. אחת החלופות זה סיוע של סייעות שילוב במעון ובמשפחתון, הזכאות לסייעת שילוב ניתנת בכמה מקרים, קודם כל ילדים שהם זכאים למעון יום שיקומי אבל הם לא קיבלו מעון מאיזה שהיא סיבה שלא היה מקום, אז הם זכאים עד 180 שעות בחודש של סיוע של סייעת. ילדים שהם זכאים למעון יום שיקומי אבל שההורים שלהם החליטו שהם לא יכלו למעון שיקומי אלא הם מעדיפים שהילד, מכל מיני סיבות, יישאר במעון רגיל, במעון כללי,

זכאים להרבה פחות, הם זכאים לעד 150 שעות בחודש של ליווי של סייעת, שאנחנו מדברים עד בערך 5 שעות בשבוע.

ספיציפית ההסדר הזה הוא מעוגן בתע"ס ושם עדיין כתוב שזה 4 שעות בשבוע. אני מבינה שאתם הגדלתם את המכסה של השעות.

אנחנו במקרים מסוימים מגדילים את זה ליותר מזה, ברוב המקרים. אם זה עיכוב התפתחותי, אנחנו מגדילים.

זה עדיין נשאר 4 שעות, אבל יש מקרים מסוימים שאתם מגדילים את זה.

אז באמת גם מעניין לדעת איפה מעוגן כל העניין הזה. מתי מגדילים, באיזה מקרים. יש צורך בעיגון. וגם הסיוע הזה מקבלים גם פעוטות שהם לא זכאים למעון יום שיקומי אבל הם זכאים ע"פ תע"ס, ע"פ קריטריונים של תע"ס לסייעת שילוב במעון. מבחינת הנתונים על הסייעות שילוב במעונות יום, במשפחתונים כלליים, אנחנו יכולים לראות שיש ירידה משנת 2018 עד לשנת 2021, הירידה הזאת נובעת ככל הנראה מקורונה. זה לא רק קורונה, קורונה התחילה בשנת 2020. אנחנו רואים ירידה מ-2019 ל- 2020. כי קורונה נכנסה לחיינו במרץ 2020. באמת אנחנו שאלנו מה הסיבות לכך, אנחנו לא יודעים, אבל אפשר לשאול את נציגי המשרד מה גרם לכך. מענה נוסף זה סיוע של סייעות בית. הסיוע של סייעת בית ניתן בעצם רק לילדים שהם זכאים למעון יום שיקומי אבל לא יכולים מסיבה רפואית כלשהי להשתלב במעון יום הזה והם מקבלים זכאות ל-180 שעות ליווי בחודש. בעצם הם הילדים היחידים שזכאים. הזכאות נקבעת ע"י משרד הבריאות. הזכאות הזאת גם לא מעוגנת בתקנות, זה הסדר חריג שהותרה בהסכמה. בעקבות בג"צ. בסוף שנת הלימודים הקודמת היו 137

אני אעבור מאוד מאוד בקצרה על הקשיים העיקריים שאנחנו נחשפנו אליהם גם כשהכנו מסמך לפני שנה, וגם עכשיו את המידע של הארגונים מהשטח, זה קשיים שהועלו על ידי עוד משרדים וגם של ארגונים בשטח,

ואם תרצי לפתוח את זה אחר כך לדיון. מבחינת מעונות יום שיקומיים, קיים מחסור במעונות יום שיקומיים לילדים עם אוטיזם. המחסור הזה קיים בעיקר בחינוך העברי ובאזור מרכז הארץ. יש קושי עם תת תקצוב של מטפלים פרא רפואיים ובעצם התמחור הנמוך של המשרות של מטפלים פרא רפואיים הוא גורם לכך שהמטפלים האלה לא מעוניינים להגיע למעונות, וככה נוצר מחסור במעונות, הפעוטות במעונות שזכאים לטיפולים האלה לא מקבלים אותם והם גם לא יכולים ללכת, כי כבר הזכאות שלהם ניתנת לטיפול במעונות השיקומיים. גם היקף השעות וסוגי הטיפולים הפרא רפואיים שקבועים בסל הם לא תמיד תואמים את הצרכים של הילדים, וגם נדרשת הרחבה של פעולות שירותי ייעוץ תזונאי במעונות יום שיקומיים וזה ע"פ משרד הבריאות. היום טיפול תזונאי הוא מוגדר במכסה לפי חצי שעה לפעוט בשבוע ויש צורך, לדעת גורמי מקצוע להרחיב את זה. זה לא נכון שזה לא מתוקצב כלל.

זה הטענות שעלו מהשטח. מה שבעצם העלו ארגונים בניירות עמדה שנשלחו עכשיו לוועדה, שיש איזה שהוא דיווח שזה לא מתוקצב וזה בדיוק לבירור, לדיון בוועדה. אז אם זה מתוקצב, זה מצוין. מבחינת סייעות שילוב, כפי שכבר אמרתי יש סל שעות מצומצם לפעוטות שאינם זכאים למעון יום שיקומי, 4 שעות בשבוע, וגם לא ברור האם היום, כשיש כבר את חוק הפיקוח, האם ילדים שבעצם זכאים לסייעות שילוב הם יכולים ללכת עם הזכאות הזאת גם למעון פרטי, שבעצם מוכר ע"י משרד הרווחה היום ומפוקח על ידיו. נקודה נוספת ואחרונה, זה שבעצם תשלום עבור סייעות שילוב עובר ממשרד הרווחה לרשות המקומית ולפעמים יש רשויות שהם לא יממנו את החלק שלהם ואז ילד לא יקבל זכאות. וגם תקציב לסייעות שילוב הוא מוגבל ויכול להיות שילד שיגיע במהלך השנה, כשהתקציב נגמר הוא לא יקבל. תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב.

ראשית גברתי יושבת הראש תודה על קיום הדיון החשוב הזה, אנחנו נמצאים בדיונים של תקציב ושל חוק ההסדרים וזה לא מובן מאליו, זה נושא סופר חשוב כי הגילאים האלה של לידה עד 3 זה זמן קריטי שבו ההתפתחות של הילדים במידה רבה תכריע את היכולת שלו להתקדם בחיים, ואת הצורך שלו להסתמך שירותי הרווחה, במידה כזאת או אחרת,

אני אשמח להתייחס לשתי נקודות עיקריות. אני יכולה לומר לך, שאם תרד עכשיו, מחוץ לכותלי הכנסת יש את מחאת בעלי האוטיזם שכרגע יש בעיה של שילוב בעבודה, זאת כבר בעיה אחרת, אבל אם כבר מדברים, אז עכשיו בדיוק יש מחאה פה למטה. חברי הכנסת, אגב, כולם לרדת למטה לתמוך בהם.

הנושא של מרכזי התעסוקה לאוטיסטים עם תפקוד נמוך דורש טיפול עמוק, כל העולם הזה דורש טיפול עמוק. אנחנו חווים אחרי שנים רבות של הזנחה ושל הרעבה של המערכות הללו. לגבי העניין הזה אבל, כי יש פה נושא. אני רוצה להתייחס לשתי סוגיות. הראשונה, זה שילוב פעוטות עם צרכים רפואיים שלא זכאים למעונות יום שיקומיים, במעונות הכלליים. כיום כמו שהוצג כאן יש יכולת לקבל מלווה למשך 4 שעות בלבד. מה שאומר שרבים מאותם ילדים שזקוקים לטיפול פולשני, או ליווי צמוד יותר, לא מקבלים את השירותים הללו, ולכן מוצאים את עצמם יושבים בבית ומשביתים את היכולת של ההורים לצאת לעבודה. ועל כן אני רוצה לשאול את גורמי המקצוע מדוע לא משווים את היכולת של אותם ילדים להשתלב במעונות היום הכלליים באמצעות הרחבה של אותה סייעת ומלווה צמודה שלא יכולה לבצע את כל הפעולות שדרושות להימצאותו של אותו ילד בתוך הגנים הכלליים. הדברים האלה לא נאמרים בריק. הייתה וועדה בין משרדית של משרד הרווחה ומשרד הבריאות, שקבעה בדיוק מה צריך לעשות לצורך העניין הזה, שאפילו נקבה במחיר של מה שזה עולה, זה לא עולה הרבה. יש בערך 200 ילדים כאלה כל שנה, גרוסו מודו. ולכן, זה לא מדובר במחיר גדול, והצורך ידוע וברור וגם מוסכם לגביו. למה זה בעייתי גברתי יושבת הראש? כי מאחר שמדובר בילדים שלא נמצאים מצד אחד אצל הרווחה ומצד שני לא נמצאים אצל מערכת הבריאות, אז הם ילדים שנופלים בצורה הכי ברורה, בין הכיסאות. ואני קורא לגורמי המקצוע במשרד הרווחה, לקחת אחריות על אותם ילדים, כי אחרת הם פשוט ימשיכו ליפול בין הכיסאות עוד שנתיים. האחריות עוברת למשרד החינוך והסטנדרט שייקבע, ראוי שיהיה הסטנדרט שמשרד הרווחה מורגל אליו וקובע אותו, ולכן אני באמת מפציר וקורא לכם לעשות מה שדרוש עכשיו על מנת לאפשר לאותם ילדים להשתלב, כבר עכשיו, במסגרות האלה במעונות היום הכלליים. הנושא השני שעלה כאן ואני אסכם את זה בקצרה, זה נושא של הטיפולים הפרא רפואיים בלידה עד 3. מדובר במשבר גדול, כמו שאמרתי אגב, פרא רפואיים זה לא לידה עד 3. פרא רפואיים מתוקצבים בלי קשר. אני רוצה למקד את הדיון בלידה עד 3 כי זה המנדט שח הוועדה ושל הדיון. כמו שאמרתי בתחילת דבריי זה ליבת

מה שאותם ילדים לא יקבלו עכשיו, יעלה למערכת ולילדים, שזה הכי חשוב, ובמיוחד בראייה מערכתית יעלה למערכת הרבה יותר בשלבים יותר מאוחרים של החיים שלהם. וזה נכון שיש תת תקצוב ובעיות בתקנים. אפשר לדבר על הצורך ברפורמה ארוכת טווח שתביא להגדלה של התקנים, להעלאה של השכר אבל, אני מבקש פלסטר עכשיו. צריך לעשות רפורמה ארוכת טווח שתביא לגידול בשכר, לגידול בתקנים ולרצון של יותר מטפלים פרא רפואיים להיכנס לשירות הציבורי. עד שזה קורה צריך למצוא פתרון עכשיו. מה שאני קובל עליו וזה מאוד מאוד חורה לי זה העובדה שאותם הורים לילדים שלא מקבלים את הטיפולים הפרא רפואיים בגנים הללו, נאלצים ללכת לשוק הפרטי, במידה ויש להם אמצעים, לשלם מכיסם אלפי שקלים כל שנה, לתת לילדים שלהם את הטיפולים הרפואיים ולא לקבל החזרים על זה ממשרד הבריאות,

זה לקונה, וזה בניגוד לחוק. החוק מגדיר שאותם ילדים צריכים לקבל שירותי רופאה, טיפולים רפואיים, פרא רפואיים בתוך המסגרות, אז המדינה לא מדינה לא מאפשרת את זה בהרבה מאוד מהמקרים ואז גם לא נותנת לאותם הורים החזרים, עכשיו זה עוד הורים שיש להם אמצעים. אני חושב על מה קורה על מה קורה להורים של ילדים, שאין להם אמצעים להוציא אלפי שקלים כל שנה מכיסם עבור מימון הטיפולים הללו, ולכן אני אומר, זה לא יכול להמשך כך, זה צריך לקבל פתרון בתקציב הזה, במסגרת חוק ההסדרים הזה, ואני חושב שכל חברי הכנסת נמצאים בדעה הזאת, אני מניח שתשמעו את זה ממש בקרוב גם מיתר החברים.

אנחנו רק ניתן לחברי הכנסת לסיים לשאול שאלות ואז נרכז את זה ביחד לתשובה. אני יודעת שאתם רוצים כבר לענות. חברת הכנסת שירלי פינטו בבקשה. תודה יושבת ראש הוועדה, חברה יקרה, וועדה חשובה ודיון מאוד חשוב. אני אימא לילד חירש, לפני הכל אני אימא, שמתחנך בגן מיכ"ה בתל אביב, מעון יום שיקומי, מכירה מקרוב את יום-יום וחווה את כל הנושא של המעון יום שיקומי. גם אני בעצמי כילדה חירשת הייתי במעון יום שיקומי, אני כן רוצה לגעת, לפני הכל, בנושא של איכות העובדים הפרא רפואיים.

אם זה קלינאית תקשורת. כל אותם אנשי מקצוע עושים עבודה באמת קשה,

באים לעבודה, אני בעצמי בקשר יום יומי עם הצוות של הגן של הילד שלי, צוות מדהים שמשקיע, מסור ותמורה שהם מקבלים הם מקבלים 98 שקלים לשעה בברוטו, ואת מורידה מזה את כל היתרות של זה, הנטו יוצא עוד פחות מזה. איך אנחנו מצפים לקבל טיפול איכותי לילדים שלנו, אם אנשי המקצוע לא מקבלים את התגמול הראוי, הבסיס של החינוך של הילדים שלנו לא מספיק איכותי, אנשי המקצוע מתחלפים בתחלופה גבוהה והתזונאית מגיעה למקום העבודה, רואה שהמשכורת לא מתגמלת, עוזבת והולכת לעבוד בשוק הפרטי, והילדים שלנו נפגעים. מה עם הילדים האלה? אז אני מבקשת מאוד בוועדה הזאת להתמקד להעלות לשכר ראוי לאותם מטפלים פרא רפואיים במעונות יום השיקומיים. זה לדעתי הדבר הכי בהול והכי

ולא רק זה, ילדים עם מוגבלויות נקשרים לאנשים ולצוותים שמטפלים בהם כמו כל ילד אחר. הבן שלי נקשר לקלינאית תקשורת שלו, אחרי שבועיים אם היא תעזוב יישבר לו הלב, יכולה להיות לו רגרסיה. עד שהם יסמכו על איש צוות הבא שיבוא ויטפל בהם עוד ייקח תקופה עד שהם יתחילו את הטיפול. חייבים לטפל בנושא הזה. נושא שני שאני רוצה להעלות על שולחן הוועדה זה ילדים במעונות יום שיקומיים לילדים עם אוטיזם, עלה פה במצגת ואני רוצה לציין פה את הנקודה הזאת, לא ברור לי מדוע הרשויות המקומיות מתעדפות לתת לילדים עם אוטיזם, לשים אותם במעונות יום שיקומיים רב נכותיים ולא ייעודיים לטיפול שלהם. למה לא לתת להם את אנשי הצוות שלהם שיודעים לטפל במוגבלות שלהם, על מנת לסייע להם. זה שיקולים כלכליים, אני לא כל כך מבינה למה הם בוחרים את האופציה הזאת שמעונות יום שיקומיים, המענה הספציפי שילדים עם אוטיזם שמחכים בבית להיכנס למסגרת, פשוט לא נפתח. זה לא מקובל עלי לראות דבר כזה. אני מקבלת קולות מהשטח וזה דבר שהוא מרתיח אותי. לשני הנושאים האלה אני אשמח לקבל התייחסות אליהם, כי בסופו של דבר מי שמשלם על זה, זה גם הילדים וגם מדינת ישראל, אנחנו נשלם על זה בעתיד. אנחנו פוגעים בפוטנציאל של הילדים האלה.

ח"כ מופיד מרעי. תודה רבה.

אני מצטער שהגעתי באיחור. אני רוצה להתחיל מכך, אנחנו גרים בצפון,

אין להם כלום לא לבתי ספר וגם כמובן לא לפעוטות ולילדים עם מוגבלויות. בדרך כלל הילדים האלה נופלים בין הכיסאות,

למה אנחנו צריכים להסיע אותם,

לכפר? ובדרך כלל הם שייכים למשפחות עניות שאין להם, מועצות מקומיות קורסות, משפחות עניות, סוציו-אקונומי כל הצפון בדרך כלל, גם הפריפריה הם בסוציו אקונומי 2 מקסימום 3 ואז הם נופלים ממש. גם ההורים סובלים, גם הילדים סובלים, מי לא סובל?

אני חושב שיש לספק לילדים האלה כמו שלשאר הילדים, לא רק לילדים האלה כמו לשאר, או במיוחד לעשות העדפה מתקנת לפריפריה כולה,